חברי הכנסת,

18 בדצמבר 2019. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת בפגרה. הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק שירותי תשלום (תיקון) (דחיית מועד התחילה), התש"ף 2019, הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 6), התש"ף 2019, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 120) (תיקון), התש"ף 2019. תודה. תודה למזכירת הכנסת. ההצעות המדוברות גם קיבלו פטור מחובת הנחה כנדרש.

אנחנו נעבור להצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 6),

לקריאה ראשונה. יציג את החוק שר התחבורה והבטיחות בדרכים חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. בבקשה, אדוני. חתיכת אתגר, אדוני היושב-ראש, לשכנע כיסאות. דבר לכיוון הזה. אתם כבר משוכנעים, נו, באמת. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני אומר את זה בעל פה בקצרה. אנחנו בסך הכול מבקשים, טכנית, להאריך תחולה של חוק קיים שאמור היה לפקוע כתוצאה משינוי תנאי המכרזים של מוניות השירות. המציאות היא שחלק מהמכרזים יצאו, תשעה בערך, ויש עוד 11 נדמה לי, אם אני זוכר נכון, שעדיין בכל מיני תהליכים. אנחנו לא רוצים שייווצר איזה ריק רגולטורי, זאת אומרת שיהיה מצב שבו אנחנו עדיין לא יודעים לתת את השירות בהתאם לתנאי המכרז החדשים, ומצד שני תנאי המכרז הקיימים כבר לא יהיו בתוקף.

אנחנו מבקשים להאריך את ההסדרים הקיימים, שהיו אמורים לפוג בג' בטבת תש"ף, 31 בדצמבר 2019 למניינם, בעוד שנה, עד יום ט"ז בטבת תשפ"א, 31 בדצמבר 2020. שוב, אנחנו לא חוזרים בנו מהשינויים, אנחנו רק צריכים זמן התארגנות, ואתם יכולים להניח שזה קשור לעובדה שיש פחות ממשלה ופחות תקציב. כל האירועים האלה הרבה יותר מורכבים, ולכן מבקשים להאריך בשנה. אני אומר חד-משמעית: כל התהליכים הפנימיים אצלנו במשרד מתקדמים כרגיל תחת אותה,

החוק הזה חוקק ב-2016. יש אפשרות להירשם לדיבור, ולכן אין צורך.

אז זהו, אני אבקש מהכנסת לאשר את הארכה. אבל כן אני אומר לכם באחריות, אני אוכל לענות אחרי שהוא,

בסדר, אז אתה תגיב ואני אגיב.

תודה לשר בצלאל סמוטריץ. אכן,

חבר הכנסת מקלב,

גם ישראל אייכלר לא, חמד עמאר,

אבי ניסנקורן,

לכן, חבר הכנסת איתן גינזבורג, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך להסביר מה רצית לומר לשר. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אדוני השר, אני כמובן אצביע בעד, וזה נכון להצביע, ואסור לשתק את העבודה. אני רק רוצה להסב את תשומת ליבך לכך שהחוק הזה חוקק בשנת 2016, והחוק קובע סדרה שלמה של הסדרות של חקיקת משנה בהקשר הזה, ועד היום המשרד חוקק רק שבע תקנות מתוך רשימה שלמה, אני לא יודע אם אתה יודע כמה צריך. אני שאלתי היום את היועץ המשפטי של ועדת הכלכלה כמה צריך, והוא לא ידע להגיד לי. אבל חוקקו עד היום שבע תקנות. אני תוהה, לא, למה? חוק רישוי שירותים מקצועיים היה, חוק תיקון פקודת התעבורה. הוא צודק. זה החוק השני. אתה צודק.

רישוי שירותים מקצועיים בענף הרכב, זה קשור למוניות שירות. כן, אז אני לא טעיתי. לא, הוא לא טועה. לא, אז אני התבלבלתי, אני הצגתי חוק אחר. אתה רוצה להתחיל מההתחלה? יש לי שני חוקים, מחילה, הם שניהם באותו רעיון. אז חבר הכנסת איתן גינזבורג יסיים את דבריו ואתה תסכם. בסיכום הדיון אני אסביר לו.

המשרד חוקק עד היום, מאז שנת 2016, שבע תקנות בלבד מתוך רשימה שלמה שאני לא יודע מה הגודל שלה. אז נכון שאנחנו נמצאים באירוע פוליטי מתמשך כמעט שנה, אבל דבר אחד, הייתי רוצה לדעת אם יש לך תשובה על השאלה כמה תקנות צריכים בכלל כדי להחיל את החוק הזה, ודבר שני, כמה זמן ייקח למשרד להתקין את כל התקנות הנדרשות כדי להגיע למצב שבו יוכלו להפעיל את החוק והוא ייכנס לתוקף, מכיוון שמצב של למעלה משלוש שנים זה לא זמן סביר להתקין תקנות.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה, חבר הכנסת איתן גינזבורג. עכשיו, אדוני השר, זה הזמן שלך לעלות, וגם להציג את החוק. אני עוד פעם מזכיר לך: הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 6), התש"ף 2019. כן. קודם כול אני אתנצל בפני החברים הנוכחים,

בפני היושב-ראש,

המזכירה ובפני הפרוטוקול,

אתה יכול להגיד, לא, אבל הרעיון הוא אותו רעיון.

חוק רישוי שירותים ומקצועות מייצר הסדרה רגולטורית של מגוון תחומים שנוגעים לענף הרכב: יבוא, תקינה, חלפים וכו'. אתה צודק, החוק הזה חוקק, ויש בו 253 סעיפים.

הוא יצר מבנה חדש לחלוטין של כל ההסדרה הרגולטורית של הענף. אני לא יודע להגיד לך מספר, אבל כנראה הרבה. אתה אומר שכבר הבאנו שבע תקנות.

מכיוון שהמשרד, כמו שאמרת, שבע בשלוש שנים? אתה צודק, אבל ברור לך כמה זמן אני בתפקידי. בסדר.

חבר הכנסת גינזבורג, יש לי הרבה לומר על אינפלציית, גם החקיקה וגם התקנות, על הפקעת הביורוקרטית הסבוכה שבה אפשר לכתוב ולאשר תקנות. אני מאחל גם לך להיות שר, בעזרת השם, ולראות מה זה שמשרדך, משרד המשפטים ומשרדים אחרים צריכים להגיע להסכמות ואחר כך לבוא לכנסת,

תהליך ארוך. שוב, עמדתי האישית היא לצמצם את זה למינימום, כמה שפחות חוקים, כמה שפחות חקיקת משנה וכמה שיותר שיקולי דעת פשוטים של אנשים,

גם בממשלה. אבל כרגע זה לא המצב. מכיוון שלא הושלמה מלאכת חקיקת המשנה, עדיין אי-אפשר להחיל את מלוא ההוראות של החוק.

אני מתקן מה שאמרתי קודם,

כי אנחנו בחוק אחר, לא בשנה אלא אך ורק בחצי שנה, אנחנו מבקשים עד יום 30 ביוני 2020, בסדר? את החוק הזה אנחנו מבקשים להאריך בתוקפו הנוכחי.

כנראה שאופטימיים, אתה שומע, איתן? אופטימיים אצלנו במשרד, וכנראה חושבים שבחצי השנה הקרובה תקום ממשלה,

ואפשר יהיה להביא אליה את התקנות האלה. יש שר טוב במשרד, יש מנכ"לית במשרד,

אבל אם מותר לי להתערב, אני חושב שזאת טעות. אני ודאי תמיד בעד שלא יבקשו הארכה מיותרת, אבל לא סביר להניח, שתוך חצי שנה.

נגיד שהבחירות יתקיימו ואפילו תהיה הכרעה בבחירות, ייקח כמה שבועות להקים ממשלה. לא סביר להניח שביוני, אני חושבת שבמסדרת דובר על שנה,

על שנה, בחוק אחר. זה בחוק אחר. אני מבקש כמובן להסכים עם עמדת היושב-ראש, אני רק לא חושב שפרוצדורלית אנחנו יודעים לעשות את זה עכשיו. לא, אנחנו לא יכולים סתם לשנות. המשמעות היא שאנחנו נבקש בוועדה. הרי אנחנו מצביעים עכשיו בקריאה ראשונה,

אנחנו נבקש בוועדה להאריך את זה לשנה, כדי שבאמת לא נבוא עוד פעם. הייתי ממליץ לך לעשות זאת אפילו לתשעה חודשים, להיות אחרי,

כי אחרת נמצא את עצמנו בשבועות הראשונים של הכנסת, מבקשים עוד פעם את הארכה. באותו מחזה של הארכה נוספת. אני מקבל, ואנחנו נבקש להאריך בוועדה, אבל כרגע נשאיר את זה כפי שזה.

אולי אפשר להאיץ כתיבת תקנות במשרד שלו. קיבלת את אמירתי שכך אכן יהיה, בעזרת השם ובלי נדר.

חברי הכנסת, לחבר הכנסת איתן גינזבורג ולשאר החברים אני אומר שהלשכה המשפטית שלנו, בנושא שאתה העלית, ביצעה כמה פעמים בדיקות, ובעקבות זאת פניתי לכל משרדי הממשלה על המצב העגום שהכנסת חוקקה חוק, ולאחר מכן אם אני לא טועה במכתב הראשון, בשיא, דיברנו על איזה שבע או שמונה שנים שהחוק היה אות מתה מכיוון שהמשרד לא התקין תקנות. בלחץ פיזי מתון חלק מן הדברים טופלו מול משרדים מסוימים.

המצב הפוליטי כרגע לא מאפשר להמשיך את הפעולה החשובה הזאת, אבל מייד עם כינונה של הכנסת הבאה נמשיך אותה, כי אתה צודק, לא יכול להיות שהכנסת חוקקה חוק,

ללא תקנות, והוא גם בעצם לא מופעל בשטח. חברי הכנסת, אם כן, אנחנו מצביעים על הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 6), התש"ף 2019, בקריאה ראשונה, כפי שהציג אותה שר התחבורה והבטיחות בדרכים. מי בעד החוק? מי נגד? אפשר להצביע, קריאה ראשונה. ההצעה להעביר את הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 6), התש"ף 2019, לוועדה הזמנית לענייני כספים נתקבלה. חברי הכנסת, עשרה בעד, אין מתנגדים או נמנעים. הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדה המסדרת, סליחה, סליחה.

כפי שנקבע, שתכין אותה לקריאה השנייה והשלישית. אנחנו עוברים

אתה יודע,

כמה זמן ייקח לי עכשיו אם אני ארצה לצאת למכרז כדי להכניס קבלנים נוספים לפרויקט החשמול ברכבת? שנתיים.

עכשיו, זה הזוי. זה הזוי. צריך להפוך את התהליכים האלה, עם כל הכבוד, בסדר, יש לי המון מה לומר בעניין הזה. אנחנו, תגיד.

אני מוכן לתת הרצאה במשפט חוקתי. יש הרי ציר בין יעילות למינהל תקין, בסדר? אפשר ללכת לאפס חסמים ו-100% יעילות ואנחנו נמצא את עצמנו ברפובליקת בננות, אפשר ללכת ל-100% מינהל תקין ואנחנו לא נזוז,

אם לא נעשה כלום,

צריכה להיות איזושהי נקודת איזון קצת יותר בריאה מהמצב שקיים היום. היום ההליכים הביורוקרטיים לא מאפשרים לנו כמדינה לתפקד. אני רואה את זה היום במכרזי תשתית: חלקם מכרזים מאוד מורכבים, וזה טבעי שזה לוקח זמן, פרויקטים של PPP, כאלה של משקיעים פרטיים. יש מכרזים פשוטים שאפשר וצריך לשחרר הרבה הרבה יותר מהר. זה דורש שכל ישר, זה דורש סמכויות, אתה מכיר את זה מעברך בשלטון המקומי. לא פעם אנחנו על כל שטות חייבים להגיע להסכמות, אז אנחנו משלמים דברים בתמורה. אנחנו יכולים לבזבז שנה וחצי על משא ומתן עם איזה ראש רשות כדי שבסדר, נוכל להתחיל לתכנן את התכנון המפורט שבסופו יבוא המכרז לנת"צ או אני לא יודע למה. אם אנחנו רוצים שדברים יזוזו במדינה אז אנחנו חייבים לטפל בביורוקרטיה הזאת.

אנחנו רוצים מינהל תקין, אנחנו רוצים בקרה, אנחנו רוצים פיקוח, אנחנו רוצים לוודא שבסופו של יום אם יש הליך תחרותי אז הוא שוויוני ותחרותי אמיתי, אבל בסוף צריך לקבוע מי בעל הסמכות, לתת לו את הסמכות, לתת לו את שיקול הדעת, ואז זה לא ייקח שנתיים. עובדתית, כרגע יש לנו 14 מכרזים שעדיין לא בוצעו. כבר בחוק המקורי הייתה הוראת שעה שנתנה למפקח על התעבורה את הסמכות להמשיך להאריך את ההסכמים הקיימים עד שייכנסו המפעילים החדשים אחרי המכרז. לכן אנחנו מבקשים להאריך את הדבר הזה בשנה, עד 31 בדצמבר 2020 למניינם,

כדי שלא נמצא את עצמנו בלי מוניות שירות בכלל, אין לנו עדיין את המכרזים או את הזוכים במכרזים ואין לנו גם יכולת להאריך את ההסכם הקיים. זו בקשתנו.

תודה לשר התחבורה והבטיחות בדרכים בצלאל סמוטריץ'. גם כאן נרשמו כמה דוברים. חבר הכנסת אורי מקלב, מעוניין?

עד שלוש דקות לרשות אדוני.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי השר, אין ספק שאתה נימקת היטב גם מבחינה פרקטית וגם מבחינה משפטית מדוע יש צורך להשאיר בתוקף את המכרזים הקיימים, אבל לדעתנו העיקר חסר מן הספר. מוניות שירות הן חלק קטן מתוך המארג של התחבורה הציבורית בארץ, ואם אנחנו נמצאים במקומות בארץ שעובדים במשך הרבה זמן על חוזים ישנים, על הסכמים ישנים בין חברות התחבורה הציבורית, ואני בתחילת דבריי אגיד שאנחנו מלאי הערכה גדולה על מה שאתה עושה, אתה עושה כל מה אפשר, אבל יש דברים שגם אולי לא לגמרי תלויים בך, כמו החשב הכללי ועוד. אבל רק לפני יומיים ישבתי עם משלחת של תושבי בית שמש והם הציפו את הבעיה הגדולה שעובדים שם על הסכמים ישנים עם חברות התחבורה הציבורית שלא משקפים את הצורך בכלל, רחוקים מהצורך הקיים היום. אלפי יחידות דיור אוכלסו בעיר. זה כמו שאתה אומר שבעיר לגמרי אין תחבורה ציבורית מבחינה זו. אני מקבל טלפונים מאנשים שהם ממתינים שעה וחצי בתחנה. שעה וחצי. זה זמן שהיום, ב-2020, אנחנו יכולים להכיל דבר כזה? בדרכם לירושלים, בדרכם למקומות אחרים,

ולא ברגע האחרון, אנחנו מדברים גם לפני הצוהריים,

מעשה של כל יום. אנחנו נמצאים בחסר גדול מאוד. אכלסנו את העיר חריש. התחבורה הציבורית לא נותנת מענה, מענה חלקי זה כאילו היא לא נותנת שום דבר למספר גדול של אנשים. אנחנו נמצאים באחיסמך, מאות יחידות דיור עומדות ולא מאכלסים אותן. אנשים משלמים שכר דירה בגלל שאין להם את האפשרות לצאת מהמקום הזה. זה לא ללכת עוד כמה דקות.

ובטח תרצה לענות על זה, יש אמירה יהודית שעד בית המרזח צריך גם כן כוסית משקה, אבל כוסית זה לא מספיק, אנחנו כבר צריכים את הבקבוקים פה. זה לא הכוסית, אנחנו נמצאים במצב של חסר גדול מאוד. חובתנו קודם כול באמת לשקף ולהוציא ולהציף את המצוקה של אנשים שונים. אנחנו בדרכנו לפה נתקלנו בחצי הפגנה, בהאטה של עשרות אוטובוסים של חברות תחבורה ציבורית, שגם הם מפגינים. כנראה בעוד יומיים אנחנו נחזה בשביתה של חברות תחבורה ציבורית שלא יקבלו את כספן, מה שהם חושבים שמגיע, אני חושב שאין לך ויכוח על זה. אבל אנשים שיושבים במקומות שהם לא חשים,

שאם בן אדם, מי שממונה וכל הפקידים היו חשים באופן מעשי מה האזרחים חשים, ההתנהלות הייתה הרבה הרבה הרבה יותר אקטיבית, היו מוצאים פתרונות. לא יכול להיות שלא מוצאים פתרונות, ואנחנו צריכים להגיע לפתרונות עם חברות התחבורה הציבורית עכשיו. אז קודם כול להגיד לציבור שאנחנו יודעים את זה, שלא יחשבו שאנחנו לא מרגישים,במיוחד אתה, שר שידוע שחש באופן מעשי את החסר. חוץ מזה, אם החשב הכללי יכול היום להקפיא דברים, יש דברים שאי-אפשר, זה החמצן של אנשים, זה מקומות עבודה, ההפסד הוא הרבה הרבה יותר גדול ממה שאולי חוסכים עכשיו בזה שלא נותנים מענה לחברות התחבורה הציבורית.

תודה, חבר הכנסת מקלב. ישראל אייכלר, אלי אבידר, חמד עמאר, אבי ניסנקורן. הוא ביקש למחוק אותו, לא? בחוק הקודם.

חבר הכנסת גינזבורג, מעוניין? בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אדוני השר, אין ספק שהסיפור של מוניות השירות הוא סיפור מאוד מאוד חשוב. כולם מחכים לו. בהרבה מאוד ערים, בהרבה מאוד יישובים, זה פתרון נוסף ומשלים לתחבורה הציבורית הקיימת. לצערנו, מכרזים עוד לא מוכנים, ואנחנו כמובן נאשר את ההעברה הזאת ואת הדחייה כדי שתוכלו להתארגן ולהשלים את המכרזים. הייתי רוצה להעלות בהזדמנות הזאת סוגיה שבה אנחנו נתקלים היום בחדשות, וגם ראינו פה בכניסה למשכן הכנסת, חסימה ומחאה של נהגי האוטובוס על כך שהם לא מקבלים העברות תקציביות שאישרנו, או שלא אישרנו,

אנחנו אישרנו לפני כמה חודשים או לפני כמה שבועות מאות מיליונים, אם אני לא טועה, נכון, אדוני השר? זה היה מאות מיליונים העברות? 500. 500 מיליון שקלים, והיום אנחנו עדים לעוד נגלה של חברות שטוענות שהנהגים לא מקבלים שכר. אני חושב שזו סיטואציה מאוד בעייתית. מעבר לעובדה שאני מניח שהתוצאה בסוף תהיה שהתקציב יעבור לאותן חברות, בינואר אנחנו נכנסים לסיטואציה אחרת, לעולם שונה, של תקציב 1 חלקי 12. זה תקציב שאני חושש,

תבהיר לנו, שנגיע לעוד סיטואציה שבה שוב לא ישלמו בעוד כמה חודשים לנהגים שכר, בגלל שאנחנו נהיה בשנת תקציב ללא תקציב. אז הייתי מאוד מאוד שמח להתייחסותך. מעבר לכך, אני חושב שאני וחבריי נתמוך בהצעת החוק הזאת.

תודה, חבר הכנסת גינזבורג. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה.

מוותר. אז אם כן, השר רוצה לסכם את הדיון? בבקשה, אדוני.

קודם כול תודה, ואני אומר את זה עכשיו באמת, תודה על ההתעניינות והאכפתיות. היו ימים שזה לא היה מעניין אף אחד, שהאוטובוסים ישבתו ושהמוניות ישבתו. בעיניי, שוב, ההבנה שמחלחלת אצל כולנו לאפקט העצום של משבר התחבורה בכלל, ובתוכו של התחבורה הציבורית, לי נותנת הרבה כוח. אני אתחיל רגע, פשוט, על ראשון ראשון, מבית שמש. איפה אורי? יצא, חבר הכנסת מקלב?

עומר פה פונה אליי הרבה בעניין הזה, וגם חברי כנסת אחרים. הינה, אורי, תשמע, קודם כול הייתי אתמול בבית שמש פיזית. ביום ראשון התקיים אצלי דיון במשרד עם ראשת העיר וצוותה המקצועי, ואנשי המקצוע אצלי במשרד,

גם על סוגיות של תשתית, הארכת ההכפלה של כביש 38 וכביש 39 וכביש 9 החדש וכביש 10 העוקף שלהם. יש מה לעשות שם באזור: גם לחבר אותם לירושלים טוב יותר, גם לחבר אותם לכביש 6, גם לחבר את השכונות הפנימיות. אבל אין ספק שהמצוקה המרכזית,

כרגע בבית שמש היא תחבורה ציבורית. היא נשענת על כמה מרכיבים: המרכיב הראשון, ואמרתי את זה כאן מעל הדוכן הזה לא פעם ולא פעמיים, רצו כאן באיזה אטרף של דיור בלי להסתכל על תחבורה, לא בהיבט התשתית וגם לא,

בהיבטי תפעול. וזה נכון, בית שמש מתפתחת בקצב מאוד מאוד מהיר, עם המון שכונות חדשות, עם אכלוס של אלפי יחידות דיור, ואף אחד לא שאל את עצמו: רגע, מאיפה יבוא התקציב לתוספות השירות? אדוני ראש העיר לשעבר, נדמה לי שהיית צריך להפוך שולחן,

כשאתה חבר כנסת ואני שר התחבורה, אלא כשאתה היית ראש עיר והיה שר תחבורה אחר, אבל עזוב את זה. בצלאל, כביש 38 היה מונח על השולחן שלי. אבל מה שקורה בבית שמש זה שיש לנו שבעה מכרזים, דיברנו על זה בוועדת הכספים, אתם זוכרים, הגדול שבהם הוא לאשכול בית שמש, שתקועים כבר שנתיים בהליך משפטי, משהו בעיניי מופרך לחלוטין: איזה ויכוח בין יצרנים מקומיים ליבואנים של אוטובוסים, האם או באיזה אופן או באיזה שיעור או באיזה מנגנון תהיה העדפת תוצרת מקומית או רכש גומלין. אני לא אכניס אתכם עכשיו לכל פרטי-הפרטים. אותי מאוד מקומם שבית משפט נותן שנה וחצי צו ביניים לדבר כזה. מה ההשלכות של הדבר הזה על הציבור שצריך את האוטובוסים האלה? הרי גם מהרגע שהמכרז יצא וגם מהרגע שיש זוכה לוקח זמן של שנה-שנה וחצי להצטייד בכמות,

שבעת המכרזים זה 2,100 אוטובוסים. זה דבר מופרך לחלוטין. ובסופו של דבר המכרזים האלה הם שייתנו את המענה האמיתי לבית שמש. אנחנו אבל באנו למשרד האוצר, אמרנו: תשמעו, נניח שהמכרזים האלה היו יוצאים, אז אתם כבר הייתם משלמים היום את תוספות השירות, את הקילומטרים הנוספים שנמצאים בתוך המכרזים האלה, אז תנו לנו את הכסף גם בלי המכרזים. פה כמובן מגיעים לבעיה, ותכף נדבר על הנושא השני, של גירעון והיעדר תקציב מדינה, ו-1 חלקי 12 וכו'. זה מאוד מורכב. מה שסוכם כרגע הוא שני פתרונות מיידיים: אחד, 16 אוטובוסים שהצלחנו להכניס,

בלי מכרז, בעבודה קשה מאוד של המחלקה המשפטית אצלי במשרד, חמישה אוטובוסים לקווים בין-עירוניים שייכנסו עד סוף החודש הזה ו-11 אוטובוסים לקווים עירוניים חדשים שייכנסו עד סוף החודש הבא.

מה שסיכמנו ביום ראשון, ואני מאוד מקווה שנצליח להעביר את זה עכשיו בוועדת מכרזים אצלנו במשרד והאוצר לא יחסום את זה, זה תוספת של עוד 45,000 קילומטר למפעילים הנוכחיים,

זה בערך 10 מיליון שקלים בשנה, כדי לתגבר את השירות הקיים. זאת חבילה של בערך 20 מיליון שקל גרוסו מודו, שלהערכתנו תיתן, ואני אומר את האמת, עזרה ראשונה. המכרז מוסיף יותר מ-50% מקווי השירות הקיימים. הנושא הבא,

בסדר, אני מאוד מקווה שנצליח לעמוד בזה.

עומר, 16 האוטובוסים, החבילה הראשונה כבר סוכמה, חמישה ייכנסו עכשיו, 11 שם. יש עוד טיפה, נדייק, בדיוק איזה קווים.

זו שמיכה קצרה, כל אחד מושך לשכונה אחרת.

רק רוצים לציין שכבוד השר באמת עובד. אני משתדל.

אני לא קוסם ולא כל-יכול, אבל אני מאוד משתדל.

אני רוצה לתת את הקרדיט לעובדים במשרד. עזבו, זה לא אני. אני יכול לתת רוח, אני יכול לנסות לדחוף, בסופו של דבר, יש רשות ארצית לתחבורה הציבורית יוצאת מן הכלל, יש לי מחלקה משפטית יוצאת מן הכלל, יש לנו אגף תקציבים יוצא מן הכלל,

בעבודה טובה מצליחים גם להגיע לתוצאות. עכשיו, סוגיית תשלומי התחבורה הציבורית.

חריש,

חבר הכנסת מקלב, עבדך הנאמן קיבל החלטה בחודש הראשון שלו לתפקיד להכניס תחבורה ציבורית לתוך העיר, למרות שהיא לא עומדת בקריטריונים.

עד 20,000 תושבים, אין תחבורה ציבורית. באתי ואמרתי: חבר'ה, אנחנו בונים עיר חדשה.

להרגיל את התושבים החדשים לנסוע ברכב פרטי, ואחר כך נצטרך לשנות להם את ההתנהגות לקארפול וכו'? קיבלתי החלטה לתת שם כיום, על בסיס תוכניות עתידיות.

כשיאכלסו את העיר אז יגיעו שם למספרים יותר גדולים, ותהיה שם תחבורה ציבורית. ושוב, אתם מכירים, נכון? יש מספר מזל שמוכר כאן: 180 מיליון שקלים, שאנחנו עדיין מחכים להם, שהאוצר הבטיח אותם, אגף תקציבים הבטיח אותם לתוספות שירות. יש שם חבילת חריש. יש שם, אגב, חבילת אחיסמך, אורי, בסדר?

זה פשוט, הינה, אני אדבר עכשיו בדיוק על מה שקורה כשאין את הכסף. אגף התקציבים מודע, ועומד במלוא התחייבויותיו, להעביר לנו פניות תקציביות בעבור השלמת תשלומי הסובסידיה לתחבורה הציבורית. היו לא מעט העברות.

2.5 ואולי 3 מיליארד שקל לכל מיני דברים במשרד התחבורה, באמת מקצה לקצה,

תודה לחברי הכנסת. יש פנייה אחת של 500 ומשהו מיליוני שקלים שהוגשה, וכתוצאה מזה שהכנסת פוזרה אז עכשיו יש פרוצדורה, ואולי אדוני יוכל לעזור לנו לזרז את זה: הוועדה המיוחדת צריכה לאשר לוועדת הכספים הזמנית לדון בפניות התקציביות. זאת אומרת, הפניות התקציביות קיימות על השולחן. בא החשב הכללי ואמר: תראו, כיוון שפוזרה כנסת,

כשהוא היה רואה שאגף התקציבים מגיש את הפנייה לוועדת הכספים, על בסיס זה הוא כבר היה משחרר לנו את הכסף, זאת אומרת מאשר לנו לשלם את זה, כי הוא כבר רואה את זה במחשבים שלהם. בא החשב הכללי ואומר: תראו, הכנסת התפזרה. אני יודע אם תוקם ועדת כספים זמנית? אני יודע אם יאשרו לה? אני אמרתי לו: אדוני החשב, בוא, זה יאושר, זה בהסכמה מקצה לקצה. במסגרת ניהול הסיכונים קח על כתפיך הרחבות גם קצת אחריות ואל תעצור לנו את הכסף, כי באמת באמת החברות צריכות את הכסף. בסוף הן משלמות על סולר ומשלמות שכר לנהגים. אי-אפשר להשאיר אותן בלי הכסף. אני רק אומר לכם,

יש 500 ומשהו מיליון שצריכים לקבל. אז היו צריכים לקבל לפני שלושה ימים, יקבלו עוד שלושה ימים. אני לא מזלזל, אבל זה גם לא משברי. אז אני מצד אחד אומר לחברות: בואו, אל תשביתו, אל תדפקו את הציבור. אין אף אחד בעולם שמתכחש למחויבות הזאת ולא מתאמץ לעשות אותה. אני באמת אומר ליושב-ראש: אם יש דרך ללחוץ שהוועדה המיוחדת תאשר. אנחנו בסוף השנה, ויש המון העברות תקציביות. זו העברה,

לא. זה ממש לא משנה. המצב הוא פשוט מאוד: ברגע שיהיו פניות מן הממשלה, בקשות מן הממשלה להעביר, אני לא חושב שבכנסת יהיה איזשהו מחסום. למיטב ידיעתי, הממשלה הגישה. אם הממשלה הגישה, מה? הגישו, לא, לא החשב הכללי. אגף התקציבים הגיש את כל הפניות מחדש.

מזכירות הממשלה מעבירה לכנסת, ואז, בהינתן אישור של ועדת ההסכמות, יתקיימו הדיונים. אבל אני לא חושב שמישהו מתכוון לעכב את הדיונים האלה. כולם מבינים שאלה צורכי השעה.

העבירו בקשות בסדר גודל של 15 מיליארד. זה כבר בוועדת הכספים. היושב-ראש צודק, אבל זה מזכירות הממשלה, הם נותנים את הבקשה לכנסת, טוב, אני אבדוק את זה. אני בקשר עם שר האוצר.

מצד אחד,

לעניות דעתי, לו אני הייתי החשכ"ל, נדמה לי שהייתי משחרר את זה. הכסף יגיע. כך או כך אנחנו מחויבים לזה ונפעל כדי שהביורוקרטיה הזאת תתקצר לנו כמה שיותר מהר. אני בטוח שאתם תעבירו את זה ברגע שזה יגיע, בתקווה שאגף תקציבים לא יכרוך את זה עם עוד מיליון דברים, כדרכו, לא, אבל זה דחוף.

להתמודד עם זה ולהגיע על זה להסכמה. חברים, תודה. תודה לשר. יצרת בינתיים גם חדשות פוליטיות. אני רואה כאן שורה רצה בערוץ הכנסת: השר סמוטריץ' במליאת הכנסת לחבר הכנסת איתן גינזבורג: מאחל לך שתהיה שר. אז כנראה שאתה יודע משהו שאנחנו לא יודעים. אין לי כוונות כאלה. בינתיים. טוב, חברי הכנסת, אנחנו נצביע על, אה, נרשמו בינתיים? בבקשה.

אני התכוונתי שהוא יעבור לאחת המפלגות הנכונות. רגע, אבל איך יש דוברים? השר כבר סיכם את הדיון. לא, לא, הוא סיכם את הדיון בחוק. אין דוברים נוספים.

כן, כן, כן. יש חוק נוסף. אם ירצו לדבר בו אז בבקשה. בחוק הזה כבר תמה רשימת הדוברים והשר סיכם את הדיון. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 120) (תיקון), התש"ף 2019, בקריאה ראשונה, כפי שהציג אותה שר התחבורה והבטיחות בדרכים. נא להצביע. מי בעד?

ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 120) (תיקון), התש"ף 2019, לוועדה הזמנית לענייני כספים נתקבלה.

הצעת החוק אושרה, ותועבר גם היא לוועדת הכספים להכנתה לקריאה

ברור.

אתה נשמע לא פחות משכנע משר המשפטים, תאמין לי. אומנם בחוק נקבעה סמכות לשר המשפטים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לדחות את מועד התחילה בשתי תקופות של עד חצי שנה בכל פעם, אך מנגנון זה אינו ישים לאור תקופת הבחירות.

מוצע בהצעת החוק שלפניכם לדחות את מועד תחילת החוק בתשעה חודשים נוספים, שהם 21 חודשים מיום פרסומו של החוק בינואר 2019. אני מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעבירה לוועדת הכספים הזמנית לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה לשר סמוטריץ', שהציג לנו,

את הצעת חוק שירותי תשלום (תיקון) (דחיית מועד התחילה), התש"ף 2019. יש גם כאן חברי כנסת שנרשמו לזכות דיבור: חבר הכנסת אורי מקלב, ישראל אייכלר, מיכאל מלכיאלי, אלי אבידר, חמד עמאר, יבגני סובה, אבי ניסנקורן, איתן גינזבורג. מי? אה, יבגני סובה רצה לדבר. בבקשה, אדוני. היה איזשהו בלבול פה. יש עוד אפשרות להירשם אצל מזכירת הכנסת, אם יש חברי כנסת שמעוניינים.

אה, נתת לי עוד דפים. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול צריך לנצל את הבמה הזאת. אני מאלה שחושבים שהדיונים צריכים להתקיים פה,

האמת, לפני שעליתי חשבתי שאולי אני אגיד כמה משפטים ברוסית, למרות שזה לא נהוג, כי יש כאלה שחושבים שאנחנו לא מבינים עברית ויודעים רק רוסית. אסור, אסור. אני יודע שזה אסור, בגלל זה אני אומר "אולי". זו המחשבה שלי. אני אגיד כמה דברים. אני חושב, ואני פונה פה באמת מהבית הזה לכולם, וגם לחבריי פה מסיעת ש"ס, עכשיו חבר הכנסת אייכלר נכנס.

מה שלומך? תראו, חברים, ארץ המוצא לא צריכה להופיע בכלל בקמפיין הפוליטי. כשאתם מדברים על ארץ מוצא בכל מיני דברים, "תחזור לרוסיה" לא אתם ספציפית, אל תגידו את זה בבית הזה. אל תגידו את זה ואל תחממו את האנשים להגיד נגדנו, כי אני חושב שאלה דברים שלא צריכים להיות בקמפיין. אני אגיד לכם כמה שמות: שלום עליכם, איסאק באבל, זאב ז'בוטינסקי, אחד העם, יהודה כצנלסון, אב"א אחימאיר. חבר'ה, אלה לא שמות של רחובות, אלה שמות של הסופרים היהודים הגדולים בכל הזמנים שכתבו ברוסית. אז מה יש לכם נגד השפה הרוסית?

קפלון. לזר קפלון הוא לא סופר. כשהוא יהיה סופר אני אתגאה גם בו. כשהוא יהיה סופר. הוא יודע לכתוב, אז כשאתם אומרים "תחזרו לרוסיה" תבדקו מאיפה הסבים שלכם באו. תתביישו לכם להגיד "תחזרו לרוסיה". מה זה הדבר הזה? השפה הרוסית מעצבנת אתכם? מה זה הדבר הזה? איפה ראית דבר כזה? איפה ראיתי דבר כזה? אני יכול להראות לך אלף דברים. איפה ראיתי דבר כזה. כשאתם אומרים לקצין לוחם שלחם בעזה ובדרום לבנון "תחזור לרוסיה" מה זה הדבר הזה? מי אמר דבר כזה?

אתה שואל אותי ברצינות, אדוני השר? אני שומע סגן ראש עיר שלכם שאומר שחרדים אונסים ילדים.

זה מה שאני שומע, מסרב להתנצל. אני רוצה להגיד לך, אדוני השר: לא אתה. אני פניתי פה למפלגה שיודעת להזכיר כל פעם את ארץ המוצא. חברים, תוציאו את המשפטים האלה מהקמפיין הפוליטי. אתם רוצים, תתמודדו פה עם הטיעונים. בואו נתמודד בבית הזה, באולם הזה. אל תחממו את האנשים שלכם ולא נחמם אף אחד גם מהצד שלנו. אני גם נגד הכללות. כשאתם עושים הכללות, אני נגד הכללות. אני הראשון שאעמוד נגד הכללות, ואני הראשון שאגיד שאנחנו לא נפתח מרכולים בבני ברק בשבת ולא נעשה בשביל פתיחת מרכולים בשבת. אבל תפסיקו. כל פעם שאתם רוצים לענות על טיעון אתם מדברים על ארץ המוצא. מה, צורם לכם שמישהו מדבר רוסית?

אני גם רוצה להגיד משהו,

לאדוני היושב-ראש.

צחקו על זה שאנחנו התנגדנו להחלפתך בגלל שאתה ממוצא רוסי. זה כל כך הצחיק אותי, שאמרתי: אחרי 30 שנה של עלייה מברית המועצות נראה לי שזה עניין שכבר צריך לרדת מסדר-היום. אבל כנראה שיש אנשים שממשיכים להשתמש בו בקמפיין. אני באמת קורא לכולם, אני לא המפייס הלאומי פה, אני בטח לא, התפקיד הזה גדול על כולנו, אבל אני אומר: חברים, תחשבו פעמיים לפני שאתם משתמשים בקמפיין בארץ המוצא ובשפת האם. רוב האנשים פה מדברים בשפות שונות, אז לא יקרה שום דבר אם מישהו מדבר בשפה שבה הוא רוצה לדבר במדינה שבה יש מ-100 מדינות, מ-150 מדינות,

תדעו גם היסטוריה,

גם גיאוגרפיה, כי בין רוסיה לאוקראינה יש הבדל גדול. אותו בחור, חבר לסיעה שלנו, בכלל לא בא מרוסיה. גם אני לא בא מרוסיה, ואני שומע כל יום "תחזור לרוסיה". אז אני מבקש מכם: תחשבו פעמיים לפני שאתם משתמשים בקמפיין שלכם. תודה לחבר הכנסת יבגני סובה. אבי ניסנקורן, איתן גינזבורג. עודד פורר, בבקשה,

תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, גם אני רוצה אולי, בהמשך לדברים של חברי, לנצל את הבמה הזאת, דווקא בדיוק בגלל הביטויים והכינויים שזוכים להם חברי סיעתי ואני. כן, גם אני באתי מרוסיה, רק שזה הסבא של הסבא שלי שבא משם, ולכן אני חושב שבכלל סגנון הדיון שמנסים לנהל איתנו על יחסי דת ומדינה פסול מעיקרו.

אולי כדי להבדיל ולהבחין בין סגנונות הדיון, זה לא ויכוח שנולד היום, בתנועה הציונית. ב-1904,

ביקשו לקיים אזכרה להרצל בבית הכנסת. איפה מתכנסים היהודים?

זה לא היה רק מקום של תפילה, הוא היה מקום שבו מתכנסים גם לעשות, לדבר ולחשוב מה עושים בקהילה. מי שביקש לעשות את האזכרה היה האבא של מנחם בגין, והרב סולובייצ'יק

ונעל את בית הכנסת במנעול, כדי שחס וחלילה לא תתקיים האזכרה להרצל. אבל אביו של מנחם בגין,

אני לא חושב שיש מישהו שיכול להגיד שלמנחם בגין או למשפחתו היה יחס נגד מסורת ישראל, שבר את המנעול וקיים את האזכרה להרצל בבית הכנסת, כי זה חלק בלתי נפרד מהזהות היהודית שלנו. ארץ ישראל היא חלק בלתי נפרד מהזהות היהודית, מדינת ישראל שקמה מחדש בארץ ישראל היא חלק בלתי נפרד. וכשאני שומע חברים שלכאורה קוראים לעצמם שומרי תורה ומצוות מכנים אנשים שעלו לכאן ממקום אחר בכינויים מעליבים, מבישים אנשים שחלקם קיפחו את חייהם וחלקם, בני משפחתם קיפחו את חייהם, אז אני מבין שאתם כנראה לא מבינים איפה אנחנו חיים. אולי כדי לסיים אני כן ארצה לקרוא משהו קטן,

כדי להזכיר קצת מיהם אלה שמגיעים לכאן. אולי הם לא יודעים לגמרי עברית, אבל הם יודעים את האהבה לארץ ישראל ומהי ארץ ישראל בשבילם ומדינת ישראל בשבילם. כתב נתן אלתרמן שיר על לוחמי גיוס חוץ לארץ שרק נחתו כאן מהאונייה וישר גויסו: "מסיפון אונייה מתנודדת / הוא ירד אל רציף הנמל, / וחיכתה ברציף לו מולדת / בדמות אוטו צבאי וסמל.

היא את שמו בחותמת הטביעה, / היא השליכה בגדיו אל השק, / ושבועה נוראה היא השביעה / לקולו של הגשם הדק. // ונראהו זוחל, או כורע, / או עומד עם צלחת בתור, / ונדע, ללא בית ורע / קר ללחום את מלחמת הדור. // עוד הארץ הזו לא נתנה לו / לא ידיד, לא פינה למקלט, / לא שמחה מן האלף הללו, / אשר לנו היו למתת.

כי רק את חייו, פליטי חרב / הוא קיבל על החוף מידה. / אבל גם את חייו, אי בערב, / הוא השיב בנופלו בעדה." האנשים האלה שאתם מכנים בגינויים האלה עשו את זה אז ועושים את זה היום, כמו כולנו כאן. תנהלו איתנו את הדיון על יחסי דת ומדינה בדיוק על הנושאים עצמם, ולא ברמה הפרסונלית כפי שאתם מנסים לעשות. תודה, אדוני. תודה לחבר הכנסת עודד פורר. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת ינון אזולאי.

חבר הכנסת ינון אזולאי. אחריו, חבר הכנסת ישראל אייכלר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, באמת, לא תכננתי לדבר, אבל חבריי מישראל ביתנו כנראה רוצים שנדבר, הם אפילו דורשים. אני רוצה לצטט לכם,

"90% מהחילונים משרתים בצבא בעוד שהדתיים זוללים, שותים" וסליחה, עכשיו זה ביטוי שאני בדרך כלל, אני לא אמור לדבר בשפה הזאת,

"אונסים את הקטינים בְחסות" טוב, תמשיכו אתם. "אל תבלבלו,

"אל תבלבלו בין המאמינים, טוקבקים שאתם רושמים,

והקנאים, אתה רוצה, הזומבים." את כל הטוקבקים,

זה סגן ראש עיר כתב.

ואת זה עושה, ואת זה עושה,

לא טוקבקיסט. אז בוא אני אצטט לך מה אמרו לי עכשיו בתגובה,

ואת זה, את זה עושה, אמרו לו "תחזור לרוסיה" זה מה שאמרו לו. ואת זה אומר, זו בדיוק התגובה לדברים שאתה אומר.

חבר הכנסת עודד פורר, כרגע חבר הכנסת אזולאי בזכות דיבור.

אתם רוצים כוס מים?

מכהן בחיפה, מישראל ביתנו, אדם אשר מסית לא פחות מאשר לרצח. אין לי מילה אחרת. יושב-ראש הסיעה שלך אומר: משכירים דירות רק לגויים. באנו לפה כדי שהאמירה הזאת לא, חבל, חבל,

יושב-ראש הסיעה שלך. אני לא רוצה לדבר, יושב-ראש המפלגה שלך. על חבר הכנסת שלכם שעשה השבוע, תתבייש. איזשהו סרטון. באיזו שנאה הוא עושה אותו. לא ביקשו ממך לעשות.

כי אתה אדם עדין, בגלל זה לא ביקשו ממך לעשות. הוא אדם לא פחות טוב ממני, כולם טובים. ולא פחות טוב ממך, וכדאי שתלמד מה הוא עשה, אין בעיה, למען מדינת ישראל לפני שאתה משמיץ אותו בצורה הזאת. אין בעיה. אין בעיה, דיברת פה חמש דקות,

נרשמת לתגובה, דיברת יפה. בצלאל, בצלאל, שמעתי, אי-אפשר, שמעתי

מיהו יהודי ומי אינו יהודי,

יש את ההלכה לדורי-דורות אשר קובעת, ועל פיה אנחנו הולכים, זה נר לרגלנו. אנחנו בעד שיבואו יהודים, שהם 100% יהודים,

זה היה אבא של מנחם בגין. מה עושה הפוך, אני לא מבקש את תגובתך בכלל.

מה עושה הפוך, לא מבקש את תגובתך.

אני לא רוצה שתענה לי בכלל. כשתחזור לדרכך, אתה פונה אליי,

עונה

אתה לא תדבר אליי פה. פנית אליי, אני אענה לך. אתה לא תפריע לי. אני אענה לך. כשתחזור להיות עודד

כבר אין אתמול ועדיין אין מחר, נשאר קצת היום, תבלה אותו בשמחה. בכל אופן, אני חוזר לעניין של הפרקליטות. ברגע שהעבירו את הסמכויות, בינינו. אנחנו צריכים לדבר,

סיכמנו שאין הכללות ויש שלום.

זה משהו, עכשיו, לגבי הפרקליטות, העובדה שיכול שר למנות פרקליט, לא משנה מי, אני לא מכיר אותה ואני לא יודע, והשופט מזוז מבטל את זה בחמש דקות זה פירוק כל כללי הדמוקרטיה וההסכמות שבין האזרחים, וזה פתח לדברים הנוראיים ביותר. אני לא מכיר את מזוז, אני רק זוכר שבפרשת האי היווני הייתה לו איזושהי עמדה. אני לא זוכר מה היה אז, אבל אני יודע דבר אחד: אם שופט יכול להורות לבטל מינוי של שר, נגמרה הדמוקרטיה במדינת היהודים.

תודה לחבר הכנסת אייכלר. חבר הכנסת חמד עמאר יהיה אחרון הדוברים, ואנחנו נעבור להצבעה. בבקשה. בצד השני.

אני בדיוק רציתי לשאול אם השר ירצה לסכם את הדיון, כי פשוט לא הבנתי כל כך לגבי תחילת התשלום, מה בדיוק החוק הזה יעשה.

רציתי לחזור הביתה ולדווח למשפחה איך צריך לנהוג בנושא התשלום עכשיו. בבקשה, עד שלוש דקות לרשות אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מאז יום חמישי שעבר קיבלתי עשרות טלפונים מאנשים, אדוני היושב-ראש, כי חלק מחברי הכנסת פרסמו שחוק קמיניץ הוקפא לחמש שנים. אני מקבל טלפונים: האם זה נכון שחוק קמיניץ הוקפא לחמש שנים? אני ישבתי בוועדה, והסתייגות של כמה מחברי הכנסת בנושא הקפאת חוק קמיניץ וביטול חוק קמיניץ נמשכה, והוצבע רק לתת סמכות לוועדת הפנים או לוועדה שתקום בזמן שעד הבחירות שתדון בתקנות בנושא קנסות, אם תגיע בקשה מהשר, היום הוחלט שהיא עוברת לוועדת הכספים. אם השר יביא את התקנות לתיקון

זה אומר שכלום, לא הוקפא חוק קמיניץ, אני מודיע לכולם: לא הוקפא חוק קמיניץ, לא בוטל חוק קמיניץ. ואני אומר לכם, מפלגת כחול לבן, חבל מאוד שלא בוטל חוק קמיניץ, כי אני עקבתי אחריכם בבחירות, אצל הדרוזים, שאמרתם: אנחנו נבטל את חוק קמיניץ, יכולתם לעשות את זה. יושב-ראש הוועדה, אנחנו לא יכולים לבטל

היה יכול להביא את ההסתייגות לביטול חוק קמיניץ. אני אומר לכם, יכולתם לבטל את חוק קמיניץ בהסתייגות. אי-אפשר, אני חבר כנסת ותיק. וקיבלו רגליים קרות רק בגלל דבר אחד, שהיועץ המשפטי אמר שלא ניתן לעשות את זה. ואני אומר לכם, הרבה פעמים אמר לנו כאן בכנסת היועץ המשפטי שלא ניתן לעשות את זה ועשינו את זה. לכן, חבל מאוד שלא ביטלנו את חוק קמיניץ. זה היה בידיים שלכם. יושב-ראש הוועדה הוא מהמפלגה שלכם, מכחול לבן. יכולנו עכשיו לא להגיד: אנחנו נעשה את זה בכנסת הבאה, ונבטל את חוק קמיניץ. יכולנו לעשות את זה בשבועיים האלה. הנושא האחרון שאני רוצה להזכיר, אדוני היושב-ראש: אנחנו הזכרנו כאן הרבה את נושא המאבק ונושא תוכנית החומש של המגזר הדרוזי. מה שהבנתי הוא שנחתם הסכם עם ראשי הרשויות על 230 מיליון שקל. אם זה מספק את ראשי הרשויות, אני רוצה לברך אותם, אבל אני רוצה להגיד לך שמהניסיון שלי זה טיפה בים. היו צריכים לחתום מינימום על חצי מיליארד שקל בשביל שיספיק להם, כי עד שתקום ממשלה חדשה זה ייקח, עד הבחירות זה שלושה חודשים, עד שתקום ממשלה, עוד שלושה חודשים, עד שיאשרו להם את תוכנית החומש זה ייקח אולי שמונה חודשים. לכן, 230 מיליון שקל אני לא יודע אם זה יספיק להם עד אז. אבל בכל מקרה, אני רוצה לברך אותם ואני רוצה לברך את הממשלה על שהגיעו ביחד להסכם.

תודה. כאמור, חבר הכנסת חמד עמאר היה אחרון הדוברים. אדוני השר, אתה מעוניין, אני חושב שאנחנו נסתפק בדברי הח"כים. הצעת חוק שירותי תשלום (תיקון) (דחיית מועד תחילה), התש"ף 2019, בקריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק שירותי תשלום (תיקון ) (דחיית מועד תחילה), התש"ף 2019, לוועדה הזמנית לענייני כספים נתקבלה. חברי הכנסת, בעד החוק, עשרה, אין מתנגדים או נמנעים.

קובע כי ההצעה אושרה בקריאה ראשונה, ותועבר גם היא לוועדת הכספים של הכנסת להכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

תם סדר-היום.